אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה לביטחון פנים. היום 10 במאי 2022, ט' באייר התשפ"ב, הנושא הוא הצעת תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (הסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022. בשבוע שעבר היינו על ההר ויש לי כמה דברים שאני אגיע אליהם תוך כדי תנועה. קודם כול אני רוצה להגיד שהיינו בתוך אתר בנייה, כך שלא ממש אפשר היה להתרשם. הבנתי שכבר ירדו 70 מבנים בלתי חוקיים מההר - - - הבוקר ירד המבנה האחרון. יופי, ברכות, אבל עם כל זה, עדיין הקבר מאוד קטן

צר מלהכיל את מאות אלפי המתפללים. אתמול בלילה כבר נמכרו 64,000 כרטיסים והבנתי שליום רביעי הכול כבר נמכר וכרגע יש כרטיסים לחמישי ושישי. נעשית על ההר עבודה אמיתית, וכמו שאמרתי גם בסיור, יש אנשים שכבר תקופה ארוכה לא ישנים כדי שלמתפללים יהיה מקום בטוח וראוי, ועדיין, לצערי, אי אפשר לפתור כל כך הרבה בעיות עוד השנה, ואני לא מצליחה להבין איך עד עכשיו ההר הזה היה ככה. האסון שקרה בשנה שעברה לאותן 45 משפחות שאיבדו את יקיריהן אגב, אתמול ועדת כספים פסקה להם פיצוי של 500,000 שקל, שזה דבר מאוד חשוב אני לא יודעת איך לא קרה אסון כזה לפני כן. כנראה היו שם הרבה ניסים עד אז. ממה שאני ראיתי האירוע של שנה שעברה היה בלתי נמנע, ואנחנו כמדינה צריכים לעשות הכול כדי לתקן וכדי להבטיח את המקום. עברתי עם מפקד מחוז צפון ניצב שמעון לביא ועם סגל הפיקוד שעושה עבודה מצוינת את המסלול שעושים המתפללים והמתפללות. ראיתי את ההפרדה, ראיתי את מקומות החניה, ועדיין, אני לא חושבת שהמקום הזה בטוח לחלוטין. נראה לי שמבחינה ציבורית יהיו פחות מתפללים השנה על ההר, אבל אנחנו עדיין מחויבים לעשות הכול כדי להבטיח את שלומם של המתפללים על ההר. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לפרויקטור צביקי טסלר ולשר מתן כהנא על עבודה חשובה מאוד, עבודה דרמטית ומצילת חיים, שתאפשר למתפללים להיות על ההר. אני שומעת את הביקורות על זה שמגבילים דווקא חרדים. קשקוש מקושקש. אנחנו מגבילים בגלל אופי ההר ואופי המקום וכמות המתפללים, ואין לזה שום קשר לאוכלוסייה. שום קשר. וחבל שבמקום לראות את זה ובמקום להבין את גודל השעה ובמקום להתגייס למשימה... קבענו כבר בפגרה לקיים דיון בקריאה ראשונה על הצעת חוק מירון, וחבל שבשל אילוצים פוליטיים הבאנו תקנות. המצב האידיאלי היה צריך להיות חקיקה ראשית, אבל לצערי, מהחשש שזה יהפוך להצעת אי-אמון, הוחלט להביא את זה בתקנות, בשל גודל השעה ובשל הלחץ שנמצאים כל הגורמים פה, שללא התקנות הידיים שלהם קצרות מלטפל באירוע. חבל שחברי הכנסת מהאופוזיציה לא ראו את החשיבות הדרמטית של האירוע, ולכן אנחנו מביאים את זה בתקנות.

התקנות זה פתרון ראוי, אבל זה היה צריך להיות חוק שעובר בשלוש קריאות, זה הפתרון הראוי יותר. אבל זה המצב שבו אנחנו נמצאים ואנחנו צריכים להתחיל לעבוד. אני מבקשת מכולם לעשות את המקסימום כדי שאני אוכל להצביע עוד היום על התקנות ולתת לכם את הכלים שיאפשרו לכם לעבוד. הכנסת צריכה כמה שיותר לעזור וכמה שפחות לעכב או לטרפד את הפעולות החשובות שכבר נעשות על ההר. אני מודה לכל מי שהגיע לדיון. היועצת המשפטית תסביר ותקריא את כל התקנות ואז נוכל לפתוח את הדברים לדיון. בבקשה, גברתי. בוקר טוב לכולם. לפני שאני אתחיל בהקראת התקנות אני רוצה להסביר מה בדיוק הוועדה מתבקשת לאשר. יש כאן סט של תקנות בכל מיני סוגי הסמכות והוועדה מתבקשת לאשר רק חלק מסעיפי התקנות, תכף אני אסביר באיזו מתכונת. חוק הבטיחות במקומות ציבוריים מאפשר לשר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון פנים, להתקין תקנות בכל הנוגע לסידורים כלליים, ובכל הנוגע,

לקביעת מספר מקסימלי של נוכחים באסיפות. זה כרגע לא מה שמובא לאישור הוועדה. מרכיב נוסף הוא מרכיב של השר לביטחון פנים, שרשאי במסגרת חוק הבטיחות במקומות ציבוריים לקבוע תקנות בכל מה שנוגע לבטיחות באש, מניעת דליקות, ועניינים דומים. יש לשר לביטחון הפנים סמכות לקבוע זאת ללא צורך באישור של הוועדה. המרכיב בתקנות שכן דורש אישור של ועדה מוועדות הכנסת נובע מעצם העובדה שיש כאן בקשה לקבוע עבירות מסוימות בתקנות. סעיף 2(ב) לחוק העונשין קובע כך: "תקנות שבהן נקבעו עבירות ועונשים, למעט חוקי עזר של הרשות המקומית, טעונות אישור ועדה של הכנסת". מאחר שהאירוע נסוב סביב סמכויות של השר לביטחון פנים, של המשטרה ושל גורמים נוספים, הוועדה שנקבעה לדון בתקנות האלה היא הוועדה לביטחון הפנים, ולפי איך שאני רואה את הדברים הוועדה נדרשת לאשר פה את סעיפי העבירות. מדובר בסעיפים 2, 3 ו-6 לנוסח התקנות שמוצג לפניכם. בסעיפים אלה נקבעות עבירות. זה מחבר אותי לסעיף 14 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, שקובע: "כל אדם, זולת האחראי על הבטיחות, המפר ביודעין הוראות תקנות לפי חוק זה החלות עליו, דינו מאסר שלושה חודשים או קנס 500 לירות" כמובן בהמרה לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, עבירה שיש בה קנס. כך שהוועדה לא מאשרת את כל התקנות,

אלא היא מאשרת רק את העבירות שנקבעות בתקנות, מכוח סעיף 2(ב) לחוק העונשין. אמירה שנייה שאני רוצה להגיד לפני שמתחילים בהקראה היא שאנחנו סוברים שהמקום הראוי להסדיר את כל הנושא הזה הוא חקיקה ראשית של הכנסת. אבל לצד זה, מאחר שהאירוע במירון מתקרב והוא ממש בסמיכות למועד שבו אנחנו מתכנסים, התקנות האלה נקבעות במסגרת הוראת שעה, רק לאירוע בשנה הנוכחית. אני גם רוצה לציין שיש משמעויות לכך שהנושא לא נקבע בחוק. הוחלפו פה טיוטות חוק, ראינו אותן, עברנו עליהן, ואפשר להגיד שחלק מהרצון לקבוע סמכויות מסוימות בחקיקה לא בא לידי ביטוי כאן בתקנות והוא גם לא יכול לבוא לידי ביטוי בתקנות שכאן. למשל, בטיוטת החוק שעיינו בה היו סמכויות יותר מפורטות שניתנו למשטרה, היו סמכויות שביקשו לקבוע עבירות מינהליות, היו סמכויות שניתנו למשרד הבריאות ועוד דוגמאות. אלא שכל זה לא יכול להיקבע כרגע בתקנות, מכיוון שאנחנו באירוע אחר, אירוע של תקנות של שרת הפנים ושל השר לביטחון הפנים. עד כאן ההסבר. אתחיל בהקראה. טיוטת תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (הסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון)(הוראת שעה), התשפ"ב-2022 בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(א) לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962 (להלן החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובתוקף הסמכות לפי סעיף 2(א1) לחוק לעניין תקנות 5(ב)(2) ו-6(ב)(2), באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה: הגדרות בתקנות אלה "אירוע ההדלקה המרכזי" אירוע ההדלקה המרכזי לפי תקנה 5, "אירוע נוסף" אירוע שאינו אירוע ההדלקה המרכזי, אשר מתקיים בו אחד מאלה: האירוע כולל התכנסות של שלוש מאות אנשים או יותר בשטח פתוח; במסגרת האירוע ייעשה שימוש בכלי עזר לאירועים; "הדלקה" כל הדלקת אש יזומה, ובכלל זה הדלקת אבוקות ולפידים, אך למעט הדלקת אש בתוך מתקן ייעודי להכנת אוכל או בתוך מתקן ייעודי לחימום; "היתר שהייה" היתר שהייה לפי תקנה 4; "זמן ההילולה" התקופה המתחילה ביום ט"ז באייר התשפ"ב (17 במאי 2022) בשעה 07:00 ומסתיימת ביום י"ט באייר התשפ"ב (20 במאי 2022) בשעה 19:00, "כלי עזר לאירועים" מערכת הגברה, במה וכל מתקן או מבנה שנעשה בהם שימוש במסגרת האירוע, בין שהם קבועים ובין שהם ארעיים, "כרטיסי נסיעה למירון" כרטיסי נסיעה ייעודיים לנסיעה בתחבורה הציבורית למתחם מירון בזמן ההילולה, המונפקים על ידי הממונה על כרטיסי הנסיעה; "המועצה האזורית" מועצה אזורית מרום הגליל, "הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון" עובד משרד התחבורה שהמנהל הכללי של משרד התחבורה הסמיך לעניין זה; "מתחם מירון" המתחם המסומן במפה שבתוספת הראשונה,

את מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, את היישוב מירון, מסוף הנוסעים ואת ישיבת בני עקיבא "מירון"; "מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי" המתחם הכלול במתחם מירון ומסומן במפה שבתוספת הראשונה, הסעיף הבא הוא סעיף שאנחנו נדרשים לאשר אותו, בשל הכללת העבירה. הגבלות על שהייה במתחם מירון בזמן ההילולה לא ישהה אדם במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה: הוא קיבל היתר שהייה, ובכפוף לתנאיו של היתר השהייה, מקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע הוא במתחם מירון או שהוא שוכר יחידת אירוח במתחם מירון (בתקנה זו משכנו במירון); הוא נדרש להגיע למתחם מירון במסגרת עבודתו, שוטר התיר לו כניסה למתחם מירון לצורך סיוע לאדם עם קושי או מצוקה, טיפול בקטין, מתן או קבלה של סיוע רפואי או טיפול בכל נושא אחר הנדרש בדחיפות למניעת נזק ממשי. על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), לא ישהה מי שמשכנו במירון במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי בזמן ההילולה, אלא אם כן מתקיים בו האמור בתקנת משנה (א)(1), (3) או (4); שלטים או מחסומים, המיידעים את הציבור בדבר איסור השהייה לפי תקנה זו, יוצבו בדרכי הגישה למתחם מירון ובכניסה למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי בזמן ההילולה. איסור הדלקה במתחם מירון בזמן ההילולה לא יארגן אדם הדלקה ולא יבצע הדלקה במתחם מירון בזמן ההילולה שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי, ובכפוף לתנאי ההיתר לקיום אירוע ההדלקה המרכזי לפי תקנה 5(ב). היתר שהייה וכרטיסי נסיעה למירון המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת מוסמך לתת היתרי שהייה במתחם מירון, כולו או חלקו, למשך כל זמן ההילולה או חלקו ובלבד שלא יינתנו היתרי שהייה באופן שיתיר ליותר מ-16,000 מחזיקי היתרים לשהות באותו הזמן במתחם מירון. ההיתרים לפי תקנת משנה (א), יינתנו באמצעות הנפקת כרטיסי נסיעה למירון לרכישה בידי הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון, אשר תהיה פתוחה לכלל הציבור, בדרך של כל הקודם זוכה, הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון יהיה אחראי רק על מכירתם והנפקתם של כרטיסי הנסיעה למירון, לעניין תקנת משנה זו "רכישה" בין בתמורה ובין שלא בתמורה לא תתאפשר הגעה בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון בזמן ההילולה, אלא במסגרת רכישה ייעודית ומוקדמת של כרטיסי נסיעה מיוחדים למתחם מירון שהונפקו לפי תקנת משנה (ב). על אף הוראות תקנת משנה (ב), מוסמך המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת לתת היתרי שהייה לפי תקנות אלה למי שנמנים עם אחד מהמנויים להלן, ובלבד שסך היתרי השהייה לפי תקנת משנה זו לא יעלה על חמישה עשר אחוזים מהסך הכולל של היתרי השהייה שיונפקו לפי תקנת משנה (א): קהילות, קבוצות וחסידויות בעלות קשר ייחודי להילולות ל"ג בעומר המתקיימות בהר מירון לאורך השנים, משפחות הנספים באסון הילולת מירון בשנת התשפ"א; לכל משפחה כאמור בפסקת משנה זו יוקצו לא יותר מחמישים היתרי שהייה, למעט לצורך קיום אזכרה לנספים הטמונים בבית העלמין במירון. היתרי שהייה לפי תקנת משנה (ד) יינתנו שלא באמצעות הנפקת כרטיסי נסיעה למירון. אירוע ההדלקה המרכזי בזמן ההילולה, ייערך במתחם מירון אירוע הדלקה מרכזי אחד בלבד, אשר ייערך בידי מי שיקבל היתר לכך מאת המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת לפי תקנת משנה (ב). המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת ייתן היתר לקיום אירוע ההדלקה המרכזי על בסיס המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון שמונתה על פי החלטת ממשלת ישראל מיום י' בתמוז התשפ"א (20 ביוני 2021), ובכפוף לכל אלה: קבלת אישור בידי ראש ענף רישוי ואבטחה במחוז צפון במשטרת ישראל לקיום אירוע ההדלקה המרכזי, ובכפוף לקיום כל התנאים שהותנו באותו אישור על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחונו; קבלת אישור בידי ראש מחלקת הגנה מאש במחוז צפון ברשות הארצית לכבאות והצלה לקיום אירוע ההדלקה המרכזי, ובכפוף לקיום כל התנאים שהותנו באותו אישור על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דליקות; לגבי אירוע הדלקה מרכזי הכולל שימוש בכלי עזר לאירועים למעט אמצעי הגברה אישור מהנדס רשוי שיש לו עשר שנות ניסיון לפחות, לעניין יציבות כלי העזר לאירועים בהתאם לכללי התקינה הישראלית.

הוא סעיף שעוסק במגבלות על קיום אירועים נוספים. גם זה סעיף שאנחנו נדרשים לאשר מכיוון שזאת קביעת עבירה. מגבלות על קיום אירועים נוספים לא יארגן אדם ולא יערוך אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן קיבל היתר לעריכת אירוע נוסף מראש המועצה האזורית או מי שהוא הסמיך לעניין זה, לפי תקנת משנה (ג), ובכפוף לתנאיו. בקשה להיתר לעריכת אירוע נוסף תוגש לראש המועצה האזורית או למי שהסמיך לעניין זה עד שבעה ימים לפני זמן ההילולה ויצורפו לה האישורים הבאים (בתקנה זו האישורים): אישור ראש ענף רישוי ואבטחה מחוז צפון במשטרת ישראל לקיום האירוע הנוסף על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחונו; אישור ראש מחלקת הגנה מאש במחוז צפון ברשות הארצית לכבאות והצלה לקיום האירוע הנוסף על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דליקות, לגבי אירוע נוסף הכולל שימוש בכלי עזר לאירועים, למעט אמצעי הגברה אישור מהנדס רשוי שיש לו עשר שנות ניסיון לפחות, לעניין יציבות כלי העזר בהתאם לכללי התקינה הישראלית. התקבלו האישורים, ובכפוף לקיום כל התנאים שהותנו באישורים, רשאי ראש המועצה האזורית או מי שהסמיך לעניין זה, ליתן היתר לקיום אירוע נוסף בכפוף לתנאי האישורים, לסרב לתתו או להתנותו בתנאים. שמירת סמכויות ודינים ההוראות הקבועות בתקנות אלה אינן גורעות מהסמכויות הקבועות על פי כל דין, או מחובתו של אדם לקבל היתר או אישור לפעולה מהפעולות המנויות בתקנות אלה לפי כל דין. אי תחולת הוראות תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989 הוראות תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), תשמ"ט-1989 לא יחולו על אסיפות המתקיימות במתחם מירון בזמן ההילולה. אני כבר אומרת כאן שבהמשך יוסף כאן סעיף שמתייחס לתוקפן של תקנות אלה. הן יחולו עד תום זמן ההילולה. זה לא מופיע בנוסח, צריך להוסיף את הסעיף הזה. אני מאמינה שהמשרדים שותפים לעמדה הזאת. לתקנות האלה יש תוספת שמגדירה את מתחם מירון ואת מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי ומתחמים נוספים רלוונטיים. עד כאן הקראת התקנות. תודה. אני רוצה לשמוע את גיל לימון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שנמצא איתנו בזום. שלום לחברי הוועדה, לצערי לא יכולתי להגיע היום לכנסת ואני מודה על האפשרות להשתתף בישיבה הזו באמצעות הזום. איילת עמדה על מרב הנקודות, אבל אני רוצה לחדד מספר דגשים שחשובים מבחינתנו. הרקע לתקנות זה האסון הנורא שאירע בשנה שעברה בל"ג בעומר והחלטת הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, שבראשה עמדה נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת מרים נאור, זיכרונה לברכה, שהוחלפה על ידי השופטת ברלינר, כאשר החברים הנוספים זה אלוף במילואים שלמה ינאי והרב מרדכי קרליץ. הוועדה עובדת באינטנסיביות ממש מרגע הקמתה, ובחודש נובמבר היא פרסמה דוח המלצות ביניים שהמטרה שלו היא לאפשר את אירוע ההילולה באופן בטוח, כאשר בראש מעיינינו זה השמירה על הבטיחות של המתפללים. בין יתר ההמלצות היו שם מינוי שר שאחראי על ההילולה ומינוי גורם מטעמו שיופקד על ניהול וארגון ההילולה, שיפור תשתיות והסרת מפגעי בטיחות במתחם. הבוקר קיבלנו בשורה מצוינת על כך שהושלמה העבודה על פינוי של המפגעים, וזה הישג מאוד גדול שצריך לברך עליו. ההמלצה השלישית זה מניעת צפיפות חריגה בהילולה, כולל בידוק הקהל, בידוק תחבורה וקביעת מספר מרבי של משתתפים שיכולים לנכוח במתחם. זה כולל גם את הגבלת מספר ההדלקות, כך שתהיה הדלקה אחת בלבד, וקביעת מתחמים ייעודיים לחאלקה וקביעת איסור על חלוקת מזון ושתייה. בהמשך לכך התקבלה החלטת ממשלה 828 שאימצה את המלצות הביניים ומינתה את השר לשירותי דת כשר שאחראי על העניין והקימה צוות מנכ"לים שיאשר את המתווה ופרויקטור ייעודי תחת השר לשירותי דת. בעקבות החלטת הממשלה החלה עבודת מטה בין-משרדית שאנחנו בייעוץ חקיקה היינו שותפים לה. מי שליוותה את הנושא באגף ייעוץ וחקיקה זאת המשנה ליועצת למשפט אזרחי, עורכת דין כרמית יוליס, שהייתה כמובן בפגישות של הצוות, בתיאום כמובן עם משנים אחרים שאחראים על זה. זה נושא שנוגע במספר רב של תחומי משפט, ולכן ארבעה משנים ליועצת היו מעורבים בזה רז נזרי, עמית מררי ואני, בהובלה של כרמית. נעשו מספר ישיבות, וההמלצה שלנו, ביחד עם משרד הדתות, הייתה שהמעטפת המשפטית הנכונה שתאפשר לתת את מרב הסמכויות למשטרה וליתר הגורמים כדי לאפשר מתווה בטיחותי היא באמצעות חקיקה. גובשה תוך זמן קצר מאוד הצעת חוק ממשלתית, שאושרה על ידי ועדת שרים לחקיקה. אנחנו חשבנו שהיא תיתן את המענה המיטבי, אבל בגלל סיבות שלא קשורות אלינו המסלול הזה נחסם. לכן השר לשירותי דת פנה ליועצת וביקש למצוא נתיב חלופי. ערכנו התייעצות, היו מספר חלופות ששקלנו, וחשבנו שהחלופה שיכולה לתת את המענה הטוב ביותר היא החלופה שאנחנו היום מציגים בפניכם, שהיא קידום תקנות מכוח חוק הבטיחות במקומות ציבוריים. חשוב לומר שלמעשה התקנות מבוססות על המתווה שגיבש המשרד, תוך מטרה לתת את המעטפת המשפטית המיטבית ואת הסמכויות שנדרשות למשרד לשירותי דת ולמשטרה כדי לאפשר את הניהול של האירוע בצורה בטיחותית. חוק הבטיחות במקומות ציבוריים הוא חוק שבעבר לא היה בו הרבה שימוש, אבל בשנה האחרונה אנחנו מתעסקים איתו הרבה בעקבות אירוע מירון ומספר אירועים ברחבי הארץ. זה חוק שמבוסס על תפיסה של רגולציה עצמית.

מי שמארגן אירוע כמו שאירוע מוגדר בחוק, שזה למעשה אסיפה, מוטלות עליו כל מיני חובות כמארגן האירוע, ולמשטרה יש סמכות לאכוף את אותן חובות שהוא נדרש לקבוע. החוק מאפשר גם לקבוע תקנות. עד היום התקנות האלה הותקנו כדי לקבוע כללים שחלים על מגוון רחב של אסיפות. למשל, יש תקנות שעוסקות בסדרנים.

לראשונה וזה למעשה החידוש המשפטי, שאנחנו עומדים מאחוריו השימוש בחוק הזה נועד לקבוע תקנות לאירוע ספציפי. אנחנו חשבנו שהמתווה הזה אפשרי לפי לשון החוק, לפי תכלית החוק, ובוודאי הוא נדרש לאור המאפיינים המיוחדים של האירוע במירון, שהוא אירוע המוני. כפי שציינה היושבת-ראש, בעבר היו באירוע הזה כשלים בטיחותיים, שלצערנו הובילו לאסון הנורא בשנה שעברה,

מתוך תפיסה של הצורך בהעמדת הכלים המשפטיים הנדרשים לממשלה, חשבנו שאפשר לפרש את החוק בצורה שתאפשר להתקין תקנות לאירוע ספציפי, ואלה התקנות שמובאות לפניכם היום. זאת גישה פרשנית מרחיבה, אבל אנחנו חושבים שהיא עומדת בלשון החוק, בתכלית החוק והיא בוודאי נחוצה כדי למנוע ריק נורמטיבי שבו אין למשטרה ולמשרד לשירותי דת סמכויות כדי להגשים את המטרה. זאת הסקירה הכללית על התקנות. יש עוד הרבה פרטים, ואני מציע ללבן את מה שצריך תוך כדי

תודה רבה. מוני, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, בבקשה. המטרה המרכזית שלנו היא כמובן לאפשר את ההילולה, ולצד זאת להימנע ממה שראינו בשנה שעברה ומסיכונים בטיחותיים למשתתפים. המשרד משקיע בהילולה השקעת חסרת תקדים מבחינת התקציב 59 מיליון שקלים. רק ביום ראשון הוספנו - - - אני רוצה להתייחס לזה. בסיור הציגו לנו חוסר של שישה מיליון. יש השקעה חסרת תקדים, 59 מיליון שקלים. לפני שבוע זה היה 47 מיליון שקלים, וביום ראשון העברנו הצעת מחליטים שהוסיפה עוד 12 מיליון שקלים. מתוך התקציב הזה כ-15 מיליון שקלים

היום גם יֵצאו הזמנות מתוקנות בהתאם, כשנקבל את אישור ועדת הפטור בחשכ"ל. כך שמבחינה תקציבית אנחנו מכוסים. לשם השוואה, בשנה שעברה תוקצבו 15 מיליון שקלים לטובת ההילולה.

בשנה שעברה ההילולה תוקצבה ב-15 מיליון שקלים, והיום ההילולה מתוקצבת ב-? 59 מיליון שקלים. בשנה האחרונה, בהובלה של היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה בראשות אבי כהן, פונו כ-70 מבנים לא חוקיים ברחבי ההר, מה שגם יצר ליקויי בטיחות נוספים. היום בבוקר פונה המבנה האחרון ויש עוד כמה מבנים קטנים, למשל בראש הציון או כל מיני תתי-קרקע. כמה מבנים לא חוקיים פיניתם בסך הכול? כ-70 מבנים. היום בבוקר פונה האחרון שבהם, וכנראה שלא יהיו עוד פינויים לפי ההילולה. מה שתכננו בוצע.

תוקנו ליקויי בטיחות בכ-15 מיליון שקלים, כולל ליקויי בטיחות בחשמל, קונסטרוקציות, מסלעות וכו'. מה קורה מבחינת החשמל? נכון להבוקר קיבלתי עדכון שאין פערים בחשמל. אנחנו פועלים מול המועצה לביטול צו הסגירה של האתר אל מול כל עבודת התיקון של ליקויי הבטיחות, בתקווה שעד יום ראשון או שני - - - אוסקר, אתה מכיר את העניין? אני אוסקר פוקס, ראש מחלקת הגנה מאש של המחוז הצפוני. אנחנו עדיין לא קיבלנו אישור חשמל תקין למקום. הבוקר קיבלתי עדכון שעבודות החשמל הסתיימו ושאין יותר פערים. אנחנו עובדים מול המועצה ומול כבאות והצלה כדי לבטל את צו הסגירה ולהתקדם. זה חלק מעבודות תיקון ליקויי הבטיחות שבוצעו באופן מאסיבי. המטרה שלי היא לבטל את צו הסגירה, שכולל בתוכו חשמל - - - זאת המטרה של כולנו. אנחנו לחלוטין על זה. התקנות שבאות לאישור יאפשרו יישום מלא של המתווה שהומלץ על ידי ועדת החקירה ואומץ על ידי הממשלה וצוות המנכ"לים ומיושם בשטח בחודשים האחרונים. אנחנו חייבים את התקנות כדי להתקדם ולבצע את הדברים בפועל בשבוע הבא. לראשונה מונה פרויקטור להילולה, לראשונה מונה מפיק להילולה, לראשונה המפיק עובד בהתאם לעקרונות חוק רישוי עסקים, גם אם החוק לא בדיוק חל פה. כל הדברים האלה לא היו בעבר. לפני מספר חודשים גם אושרה תב"ע עדכנית לאתר הרשב"י, אחרי שנים של עיכובים. זה אושר בוועדת הפנים, אחרי כל הגורמים המוסמכים. התב"ע הזאת אושרה לפני כשלושה-ארבעה חודשים ואנחנו עובדים על פיה באופן מלא. בטווח הארוך תפקידנו הוא להביא לניהול של האתר הזה באופן שוטף על ידי גוף אחד שמנהל את האתר באופן מלא. לא ועדת חמישה ולא המרכז הארצי, אלא גוף אחד שיעשה את זה באופן שוטף. תפקידנו הוא גם ליישם את התב"ע העדכנית באופן מלא, שזה אומר לתקצב תוכנית בינוי, להתחיל בתוכנית חומש ולממש אותה באופן משמעותי. צריך להבין שאפילו שירותים קבועים נורמליים אין באתר נכון להיום. צריך לבנות אותם בהתאם לתב"ע העדכנית. יש שם שירותים כימיים, נכון? יש שירותים כימיים ויש בצד שירותים זמניים, שעוד לא פונו במסגרת פינוי המבנים הלא חוקיים, כי הבנו שכרגע אין שום מענה אחר. גם צריך למצוא פתרון קצה לביוב בצורה מסודרת, להילולה ובכלל, ועוד כל מיני פערים שצריך לבצע, בעלות של מיליונים רבים. אנחנו נהיה שם ובעזרת השם אחרי שיהיו המלצות סופיות של ועדת החקירה אנחנו נצטרך לממש אותן באופן מלא. אני מזכיר שאנחנו ממתינים להמלצות הסופיות, אם כי אנחנו כבר עובדים על הדברים. המלצות הביניים גם משמעותיות. נכון. ואני מניח שוועדת החקירה תלמד גם ממה שקורה השנה בהר. נקווה שהכול יעבור בשלום. אנחנו מתכוונים להקים סוף-סוף אגף במשרד לשירותי דת שינהל ויתכלל את כל נושא המקומות הקדושים. נכון להיום במשרד לשירותי דת אין אגף או יחידה כאלה. יש את המרכז הארצי למקומות קדושים, שזו עמותה ממשלתית שהיא זרוע ביצוע, אבל במשרד לשירותי דת אין יחידה שמתכללת את העבודה מול המרכז הארצי ובמקומות הקדושים בכלל. בעזרת השם אנחנו נפעל, בהסכמה עקרונית עם נציב שירות המדינה, להקים מייד אחרי ההילולה יחידה כזו, שגם תיישם את כל נושא מירון אבל גם תהיה הרבה מעבר לזה. יש לנו מעל 100 אתרים קדושים שאנחנו צריכים לנהל אותם, כך שזה אירוע הרבה יותר מורכב רק ממירון. מדובר על מערת המכפלה, קבר רחל ועוד לא מעט אתרים. אנחנו נעשה הכול כדי להמשיך ולהביא את האתר הזה למצב שהוא ייראה אחרת וייתן מענה איכותי ומיטבי כל השנה למאמינים ולמתפללים שבאים אליו באופן קבוע, כפי שראוי שיהיה במדינת ישראל בשנת 2022. כפי שאמרה יו"ר הוועדה בתחילת הדברים, אין פה חס וחלילה שום כוונה להגביל אנשים, לא משנה מאיזה סקטור הם באים חרדים, מסורתיים, ספרדים, אשכנזים וכו'. אני יודע שיש כל מיני שיחות רקע בנושא הזה, אבל כל מה שאנחנו עושים פה נועד כדי לאפשר ביצוע מיטבי של ההילולה ושכמה שיותר אנשים יזכו להגיע לקבר הרשב"י ולהתפלל כפי שהם מאמינים ורוצים, ולצד זאת לשמור על בטיחותם באופן הטוב ביותר, כדי שלא נחזור חס וחלילה למראות של שנה שעברה או לפציעות אחרות שהיו. תודה, מוני. מיכאל, יועץ משפטי במשטרת ישראל, בבקשה. קודם כול אני מודה לגברתי על ההתכנסות לדון בתקנות. כהקדמה אני אגיד שאולי זה הגיע לוועדה ברגע האחרון, אבל יש המון גורמים שיושבים כאן שעובדים על זה כבר - - - זה לא הגיע אליי ברגע האחרון, אני קיבלתי את התקנות כבר בשבוע שעבר וכמובן שקראתי אותן וגם את החוק. הצוות שלי מכיר גם את תזכיר החוק, וכשאיילת קיבלה את התקנון זה לא נפל עליה כרעם ביום בהיר. זה כן נפל, אבל בסדר... התקנות כן, אבל לא המהות, לאור העובדה שקראנו את תזכיר החוק. כן. אני רק אומר שכבר תקופה ארוכה הרבה גורמים יושבים על פרטי הפרטים, גם מבצעית וגם משפטית. חשוב לי להדגיש שמבחינתנו כמשטרה מה שהיה קריטי כדי לאפשר לנו לנהל את האירוע והדגישו את זה גם מפכ"ל המשטרה וגם מפקד המחוז הצפוני זה שתהיה הסדרה משפטית, כלומר חוק או תקנות. זה מבחינתנו היה תנאי הכרחי כדי שאפשר יהיה לקיים את האירוע הזה, ולכן מבחינתנו התקנות הן דרמטיות. מבחינתנו התקנות הן תנאי סף שמאפשר לנו להפעיל את הסמכויות הבסיסיות של הגבלת השהייה, הגבלת מספר ההדלקות וההסדרה של אירועים אחרים. בהינתן שהתקנות יאושרו יהיו למשטרת ישראל את הסמכויות הנדרשות כדי לאפשר את המימוש של התקנות ואת הקיום של האירוע. מה לגבי הפרסום שראיתי שמדבר על חוסר יכולת לאכוף? אתה מכיר את זה? אני ראיתי את הפרסומים אבל אני לא יודע מה מקורם.

כמו שאמרתי, אם התקנות יעברו כלשונן זה נותן לנו את הסמכויות הנדרשות - - - לאכוף, לתת קנסות וכן הלאה.

זאת אומרת שהפרסום הזה לא היה נכון. אני לא יודע על מה הפרסום הזה נשען והאם מי שפרסם אותו ידע את פרטי ההתנהלות המשפטית, את התקנות והאם הוא הכיר את חוק הבטיחות ואת סעיף 14 לחוק הבטיחות ואת כל סמכויות המשטרה. מבחינתנו יש לנו את הסמכויות הנדרשות. קרן פטל, המנכ"לית של המועצה האזורית מרום בגליל, נמצאת איתנו בזום. בבקשה. בוקר טוב לכולם. לפני ההתייחסות שלנו לתקנות עצמן, שגם כתבנו אותן במסגרת התייחסות הציבור, אני רוצה להגיד שאני מאוד שמחה לשמוע את מה שמוני אמר, אבל אין לי מושג מזה בכלל. מה מתוך הדברים של מוני? החשמל. מוני אמר שהוא קיבל - - - אמרתי שזה עוד לא הגיע אליכם. אלה בשורות חשובות. קרן, בגלל זה את עולה מייד אחרי משרדי הממשלה. את יודעת כמה אתם חשובים לי, הרי לא סתם המשכנו גם

אתם הראשונים באירוע הזה אחרי משרדי הממשלה, וכל דבר שקורה כאן, יש לו בוודאי השפעות דרמטיות על המועצה. אני מודה לך על זה, אני חושבת שזאת גישה מאוד נכונה, שלצערי עוד לא מספיק אומצה. אני אומרת את זה כהערה בונה, לא כביקורת. המועצה עדיין נמצאת בעמימות מאוד מורכבת, והתקנות האלה אולי פותרות במעט היבטים מסוימים. חשוב לי לומר את זה, כי כדי שנוכל לעשות את מה שמצופה מאיתנו הדבר הבסיסי הוא לדעת מה מצופה מאיתנו. לגבי צו המניעה שעדיין יש כרגע על הציון לא יצרו איתנו עדיין קשר בנוגע לזה. מוני, אני אשמח שיעשו את זה בכתב. המהנדס שכתב את הדוח צריך להוציא דוח חלופי, וגם כב"ה צריכים להתייחס להיבטים שלהם. אנחנו יותר מנשמח להסיר את צו המניעה ולדעת שהמקום פתוח למשתתפים. כל הכבוד למי שפעל בעניין הזה. לי כאזרחית המדינה כואב שצו מניעה בטיחותי כזה מתבזה זמן רב, מ-ז' באדר, כאשר ידינו כבולות ואין לנו שום יכולת לעשות משהו בנדון. בעיניי זה דבר שראוי לבחינה, מה גם שבכלל תוקפים את הבסיס החוקי שלנו להשתמש בסעיף 63 מהצו הזה. אני ממש אשמח שהמשנה ליועמ"שית יתייחס לפניות שלנו בנושא הזה ויוציא אותנו מהעמימות. לגבי המבנים המסוכנים בהר, כמו שאמרתם, היחידה הארצית לאכיפה במקרקעין פעלה בנושא הזה. המועצה התחילה לקבל רק מאוגוסט דוחות ויידועים בנושא הזה, ואנחנו פעלנו לפי הסמכויות שלנו והפעלנו כמה פעמים את חוק העזר למבנים מסוכנים. עדיין יש את מרפסת הכהנים, שהמשטרה אומרת שהכניסה לשם תיחסם. הבנתי שהמדרגות אליה הוסרו, אבל אני מבינה שיש אליה כניסה מתוך הציון. אני חושבת שמכיוון שמדובר במבנה מסוכן, צריך להיאמר כאן בצורה ברורה שהוא יהיה חסום ושאף אחד לא יוכל להגיע אליו. לצערנו הגופים שאמונים על זה לא נתנו עד עכשיו התייחסות לזה. דובר כאן על 70 מבנים וגם שמעתי על 130 מבנים. את, היושבת-ראש, מובילה את הקו הנכון שאומר שהמועצה היא שחקן בזירה הזאת, הגם שיש כאן סמכויות מקבילות.

למרות שכל אחד עושה את עבודתו הכי טוב שהוא יכול, צריך לפחות ליידע את המועצה בצורה מסודרת, לתת רשימה של 70 המבנים שטופלו - - - בסדר, קרן, אני מבקשת ממוני לתת לך את כל העדכונים ואת כל מה שצריך לדעת על המבנים, על החשמל וכו'. המועצה חייבת לדעת על זה. אני רוצה להגיד שני דברים. לגבי המבנים, מדובר על קשר של המועצה עם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה,

הסמכות הבסיסית לפנות מבנים לא חוקיים היא לא של היחידה הארצית, היא של המועצה. השאלה למה היחידה הארצית נמצאת שם היא שאלה אחרת, אני לא איכנס לזה,

לגבי החשמל, כמו שאמרתי קודם, נכון להבוקר קיבלתי עדכון ממי שמטפל בזה שזה טופל. ציינתי שצו הסגירה טרם הוסר ואנחנו פועלים בפרוצדורות הנדרשות מול כב"ה ומול המועצה כדי שבימים הקרובים, לפני ההילולה כמובן, הצו יוסר. אני אוסיף עוד משפט. לא התעלמנו חלילה מצו סגירה. הרי הושקעו 15 מיליון שקלים ונעשתה עבודה שלא נעשתה שנים רבות. המשרד לא מתעלם מליקויי הבטיחות, אבל לתקן ביומיים ליקויי בטיחות שלא טופלו לאורך הרבה מאוד שנים זה כנראה בלתי אפשרי. גם בארבעה חודשים זה בלתי אפשרי, אבל זה כן קרה. קרן, תסיימי את ההתייחסות הכללית שלך, ובהמשך תדברי כשנדון בסעיפים. לגבי המבנים לא טענתי שזה מול מוני, אלא אמרתי שיש כאן סמכויות מקבילות.

משמעותי שחשוב לי להגיד. התקנות האלה מסדירות את קיומם של אירועים נוספים שהם בעצם חלק מההילולה אבל כרגע לא מוגדרים בהילולה. המשמעות היא שבמושב מירון שהוא במתחם מירון שבו יתקיימו אירועים נוספים, ככל שיאושרו, יהיו עשרות אלפי אנשים, מבלי שיש שם מכירת כרטיסים, מבלי שיש שם הגבלת שהייה, מבלי שיש שם מישהו שבודק - - - יש שם הגבלת שהייה.

התקנות קובעות הגבלת שהייה של 16,000 איש בכל מתחם מירון, כולל המושב מירון. ברור שיש. 16,000 איש יהיו במושב מירון? 16,000 איש סך הכול בו-זמנית בכל מתחם מירון, שכולל גם את היישוב מירון. זה לא שהיישוב מירון הוא אקס-טריטוריה שעשרות אלפים יכולים להגיע אליו בלי פיקוח.

היתרי השהייה כוללים את כל המתחם, זה מה שכתוב בתקנות, כולל מושב מירון. אני לא נכנסת לזה עכשיו עוד פעם. עליתי להר, ראיתי את הצמידים, את העניין של הארבע שעות וכו'. אנחנו דנים כאן על הדברים שהגדרתי בתור דברים שנשארו אצלי פתוחים הכסף, החשמל ועוד כמה דברים שיעלו בהמשך התקנות. אני רוצה להתקדם. קרן, יש לך עוד הערות? את ההערות לגבי התקנות לא להעלות עכשיו? כן, בהמשך, בתקנות עצמן. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. קודם כול, תודה רבה גברתי היושבת-ראש. מה שקורה כאן בוועדה זה לא מובן מאליו. גם אני הייתי בסיור במירון ואני רואה את העבודה של הוועדה מהרגע להרגע, ובאמת מגיע לך שאפו,

רואים כמה זה חשוב לך. זה לא מובן שוועדה נרתמת 24/6 במקרה של מירב זה גם יכול להיות 24/7 לטובת התקנות האלה. אני מאוד מעריך את זה.

יש לי שלושה דברים להגיד שהם בבחינת

אזהרה. דבר ראשון, אני יודע שיש פעולות של הריסה, אין מה לעשות, צריך לטפל בהר הזה. מצד שני מתקשרים אליי עכשיו ואומרים לי שזורקים ספרי קודש על הארץ ומבזים ספרי תורה. אני בטוח שזה לא נעשה בכוונת מכוון וגם יכול להיות שמי שמתקשר טיפה מגזים, אבל אני בכל זאת מבקש בכל לשון של בקשה: רוב המקומות שם זה מבנים שיש בהם דברי קודש, וחשוב מאוד להקפיד שהפינוי יהיה בצורה מסודרת ובלי לפגוע, חס ושלום, בקודשי ישראל. דבר שני, העניין של הכרטיסים. אני לא בדקתי את זה בעצמי אבל אני מקבל על זה יותר מדי פניות וחייבים להיות ערים לזה. יש מרמור. הטענה בימים האחרונים היא שקשה מאוד להשיג כרטיסים ושרק קבוצות מיוחסות וקבוצות-מטעם השיגו כרטיסים. אני נכנסתי אתמול לאתר בעצמי והצלחתי. אני שומע מאנשים שקשה להם להשיג כרטיסים. עברנו ובדקנו את זה, גם מבחינת תחבורה ציבורית ורכב פרטי - - - אחרי בדיקה מול הפרויקטור, שנמצא היום במירון במשחק מלחמה, מתוך 100,000 כרטיסים שהוצעו למכירה באתר וכנראה שיוצעו היום או מחר עוד 50,000 כרטיסים - - - לנו אמרו שבסוף ייתנו כ-200,000 כרטיסים. סך כל היתרי השהייה שייתנו לציבור הוא כ-175,000 כרטיסים. אני מזכיר לכולם שמדובר על 16,000 איש בו-זמנית - - - כמה נמכרו עד עכשיו? מתוך 100,000 שהוצעו למכירה בפועל באתר, 68,000 כרטיסים נמכרו, בעיקר שעות השיא, שזה רביעי בערב ובלילה וחמישי בבוקר. יש פחות ביקוש לחמישי בצוהריים ואילך ולשישי, והכרטיסים האלה עדיין מוצעים למכירה באתר. וכפי שאמרתי, יוצעו עוד כ-50,000 כרטיסים בימים הקרובים. ומה עושה מי שאין לו מחשב? הרי לחלק מהאוכלוסייה החרדית אין מחשב. יש גם מכירה שמוכוונת לחרדים, למי שאין לו מחשב. זה נקרא "נדרים פלוס". לקחו את זה בחשבון מלכתחילה. אני מזכיר שבתקנות נאמר ש-15% מסך כל הכרטיסים כלומר, מתוך ה-175,000 יחולקו לקבוצות וחסידויות שבמסורת שלהן מגיעות להר כקבוצה. תחת הגבלה של זמן על ההר. כולם עם הגבלה של זמן על ההר, לא משנה אם זאת קבוצה במסגרת ה-15% האלה או לא. יש שמועות שקהילות יכולות לקבל יותר מזה.

יש ארבע שעות, ומפקד המחוז אמר שלוקחים גם שפיל של עוד חצי שעה של הכניסה והגעה לנקודה שלהם. אני מזכירה שזאת גם החלטה של ועדת החקירה. זאת המלצה של ועדת החקירה וזאת גם החלטת ממשלה שאימצה את ההמלצה הזאת. מצוין. ההערה השלישית גם היא רק על בסיס מה שאני שומע. אני מבין שנכון לרגע זה איחוד הצלה בכלל לא הולכים להיות על ההר. לדעתי זאת טעות גדולה, כי הציבור החרדי סומך עליהם ומעריך אותם. אני מבין שבסופו של דבר צריכים להיות כפופים למשרד

ומשרד הבריאות נותן כאן למד"א את הניהול הכללי של זה, אבל אני בכל זאת חושב שזאת תהיה טעות אם ארגון שהציבור החרדי מחובר אליו לא יהיה שותף לאירוע הזה. זה ארגון שסומכים עליו. קטונתי מלפתור את הבעיה הכללית והעקרונית בין מד"א לאיחוד הצלה, אבל אני כן יכול לומר שהשר ואני ביקרנו במד"א לפני כשבוע, בין היתר כחלק מההיערכות להילולה, ולפי מה שנמסר לנו ממנכ"ל מד"א יש קשר בין מד"א לאיחוד הצלה. מד"א ביקשה לקבל פרטים לגבי כוננים שיהיו שם ואיך לבצע את הסנכרון המלא, כדי שאם חס וחלילה יהיה איזשהו אירוע יהיה ביניהם תיאום מוחלט.

בשורה חשובה. מירב, אני מתכוון להיות שם ביום הזה, חשוב לי לראות איך הדברים עובדים, אנחנו נבחרי הציבור, התפקיד שלנו הוא להיות במקומות האלה.

אני בעד שנבחרי ציבור יבואו ויעשו את עבודת הפיקוח שלהם על הרשות המבצעת, זה בדיוק התפקיד שלנו. תודה רבה, איתמר. מירה, בבקשה. בוקר טוב ותודה רבה לוועדה. אנחנו כגורם שמייצג את הרשויות המקומיות במקרים של השלכות רוחב לא יכולים להתייחס להוראות כאן, שהן הוראות פרטניות והן ביחס למקום פרטני, ובוודאי לא נתערב בהסדרים שהמועצה האזורית הגיעה אליהם יחד עם גורמי השלטון המרכזי. אנחנו רוצים להתייחס רק לנקודה אחת שנמצאת בתקנות שעשויות להיות לה השלכות רוחב. מדובר על תפקידו של המהנדס הרשוי בתקנה 5 ו-6. אין הגדרה למהו המהנדס הזה, מה ההכשרה שלו ומי הוא צריך להיות. אנחנו סבורים שהנושא הזה צריך להיות ברור יותר, כדי שנוכל להבין מה המשמעות שלו במקרים עתידיים בהקשרים אחרים. אני מזכירה לכל חברי הוועדה שהסוגיה של בטיחות באירועים ציבוריים היא סוגיה חשובה שצריכה להיות מלובנת עד הסוף. מי רוצה להתייחס לזה?

אור מלכי, ממחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. מה הכוונה? יש פה הערה שלפיה ההגדרה של מהנדס רשוי לא מספיק בהירה. באופן עקרוני התקנות דורשות שהאישור יהיה על ידי מהנדס רשוי בעל ותק של עשר שנים ויותר במקצוע. מירה אמרה שאין צורך בהכשרה, זה כתוב בגוף התקנה. אם יש הצעה איך להגדיר את זה בצורה מדויקת יותר,

אני חייב לומר שהדרישה הראשונית בתקנות ובחוק הייתה שיהיה מדובר במהנדס המועצה האזורית מרום הגליל, אבל כדי להקל על המועצה אל מול טענות כלפיה ואל מול האחריות שלה והיכולת שלה, אני כמנכ"ל אומנם התעקשתי שהמועצה תהיה זו שמאשרת את האירועים אבל לא תהיה אחראית והמהנדס לא יצטרך לקחת על זה אחריות. מה שהיה חשוב לי זה שיהיה מדובר במהנדס רשוי, שלהבנתי זאת הגדרה ידועה שקיימת במשרד הכלכלה והיא אומרת שיש לו את ההשכלה הנדרשת כדי לבחון את זה מקצועית. כך שלדעתי מה שכתוב פה כרגע הוא מספיק ברור. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אפתח קודם כול בגילוי נאות: חרף חילוקי דעות רבים מאוד, בפרט בנושא הזה, ביני לבין מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אנחנו בני דודים. שייאמר לפרוטוקול. אני סבור שהמציאות שבה המשרד לביטחון הפנים ומשרד הפנים, השר והשרה, מגיעים לוועדה כאשר אין להם רוב בכנסת לקידום הליכי חקיקה, ומנסים להתקין תקנות בחופזה ובצורה כזו, היא מציאות שמעוררת קשיים רבים ביחס שבין הפרלמנט לרשות המבצעת. היחס של הממשלה לכנסת היה צריך להיות כזה שהממשלה הייתה צריכה להביא לכאן את הצעת החוק המדוברת, לבחון אותה, הייתה עוברת או לא הייתה עוברת, ורק לאחר מכן לקבל החלטות.

יש 45 איש שנהרגו. אנחנו יכולים לקחת צ'אנס עם זה? אנחנו כחברי כנסת צריכים להביא את זה להצבעה. כן, אבל אתם לוקחים פה שיקולים פוליטיים. ההחלטה של השר שלא להביא את זה בכלל להצבעה בגלל מצבו הפוליטי היא החלטה לא לגיטימית שמבזה את הכנסת. מה שיותר מבזה את הכנסת זה שחברי כנסת מהאופוזיציה... אני לא איכנס לזה. אבל משהגענו לדיון בסוגיית התקנות, אין ספק שאצל כולנו חיי אדם זהו ערך עליון - - - תלוי.

אבל עובדה שגם בוועדת החקירה לא תמכתם. כולנו רוצים להציל חיי אדם. אני מבקש עכשיו להתייחס באופן ספציפי לתקנות. גם בתקנות וגם בהצעת החוק הממשלתית שהוגשה ישנו סעיף, 4(ד), שאני קורא לו "סעיף הקומבינה", וסליחה על ההתבטאות. זה סעיף - - - לפני שהגעת החלטנו כאן שנעיר כשנגיע לתקנה עצמה. אני מקבל את סדר הדברים.

אני רק רוצה לציין את העובדה שהבאת התקנות ועשיתם את זה רק לאחרונה גם בנושא של מינוי רבנים באופן שעוקף את הכנסת בטייס אוטומטי מבלי לאפשר לכנסת לפקח על עבודת הממשלה באופן אפקטיבי, זו פגיעה אנושה בכבודה של הכנסת, והדבר הזה לא רלוונטי להיותנו אופוזיציה או קואליציה. תודה רבה. נציג איחוד הצלה, בבקשה, למרות שהדיון הזה לא קשור בכלל לעניין הזה.

עורך דין משה טייטלבוים, יושב-ראש איחוד הצלה. אני מכיר את הפעילות במירון שנים רבות, המתנדבים שלנו נמצאים כל שנה על ההר, ואני יודע שגם גברתי מכירה את הפעילות של הארגון. באירוע הספציפי הזה יש לנו זיקה מיוחדת, בגלל הציבור הספציפי שמגיע לאירוע, למרות שאיחוד הצלה כבר מזמן לא נמצא רק במגזר החרדי. ממה שבדקתי, נכון לרגע זה אין לנו ביטוי באירוע הזה. אני לא מצפה להכניס אתכם למחלוקות העמוקות שיש בין מד"א לאיחוד הצלה, אבל אני רק אומר שברגע זה אין פתרון להשתלבות מתנדבי איחוד הצלה בהר. אין לי ספק בכלל שאנחנו יכולים לסייע באירוע - - - מוני אמר שמד"א אמרו שאתם כן חלק מזה. אז ישנם פערים. לא מזמן התכנסנו פה בוועדה, ישבו גם נציגים שלנו וגם נציגי של מד"א ודיברו, ובסופו של דבר התגלו הרבה מאוד פערים. הדברים הם לא כפי שמציגים אותם. אני באמת אשמח לשבת עם נציג בכיר של מד"א ולהגיע איתו להסכמות. אנחנו נבדוק לך את העניין הזה. הנושא הזה באמת צריך להגיע לפתרון. אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מכובדת וראויה ושלא תהיה שום נקודת מחלוקת סביב הנושא הזה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לתקנות שעליהן אנחנו מצביעים. חבר הכנסת ארבל, מתוך התקנות אנחנו מצביעים רק על שלוש תקנות 2, 3 ו-6.

שאמרתי בתחילת הדיון,

בהתאם לסמכות שמצויה בסעיף 2(ב) לחוק העונשין. יש הערות לגבי סעיף 2? לי יש הערה לסעיף.

ויש איזשהו פער מסוים. הוא לא קריטי לדעתי אבל כן חשוב לומר אותו. התקנות מחייבות לקבל היתר שהייה אלא אם אתה גר במתחם מירון או שזה מקום

בעצם יוצא מהקריאה הפשטנית של התקנות שמי

יכול בזמן ההילולה להיכנס למתחם. זאת אומרת, אם עובד כלשהו עובד במתחם מירון אבל לא בקבר רבי שמעון בר יוחאי,

אני אלעד טובי, מהלשכה המשפטית של המשרד לשירותי דת. דיברתי אתמול על העניין הזה עם הפרויקטור. הוא חושב שהחידוד הזה מיותר,

מדובר כאן על שינוי נוסח, אבל זה לא מה שהוועדה מתבקשת לאשר,

הוועדה מתבקשת לאשר את העבירה - - - אבל הנוסח משליך על זה באופן ישיר. כי בסופו של דבר אם אנחנו במקרי ביניים כאלה, עולה השאלה אם חלה בהם העבירה - - - אני לא יודעת אם זה

זה לא רק עניין של להקשות אלא גם לתת

רציתי להוסיף שגם מולנו יש קו פתוח. אומנם יש הסדרה של כל האישורים מראש, אבל גם יש מענה בזמן אמת

איך יודעים שברגע נתון אכן מצויים 16,000 במתחם מירון? יש ספירה של המפעיל. לראשונה יש מפיק והוא זה שאמון על

ה-15% האלה פרוסים לאורך כל שעות ההילולה, זה לא שכל שעה יש 15%. בגדול, הקריטריון הוא מאוד פשוט: צריך לקבל היתר לאירוע נוסף, חוץ מבויאן, שמקיימים את זה בתוך הציון עצמו ויש להם כללים ספציפיים, צריך מסורת של שנים אחורה של הגעה להילולה כקבוצה בצורה מסודרת, וצריך תיאום עם הפרויקטור בנושא הבטיחות.

אני גם אעביר לך בשמחה את הרשימה שתאושר בהתאם לנוהל,

אומנם התקנות עוד לא אושרו ואומנם עוד אין מסמך סופי לגבי הקהילות שיוקצו להן ההיתרים בתוך ה-15%,

נכון לרגע זה, גם קהילות ספרדיות וגם לא ספרדיות - - - תוכל להראות לנו טויטת נוהל לפני ההצבעה על התקנות? אני

לא.

הרי לא מפנים משפחה - - - אני לא מסכימה איתך בעניין הזה. המשטרה תנקה את הציר של הציון כדי לאפשר את המגבלה הזאת,

יכולים להגיע בימי שני ושלישי אנשים ליישוב מירון - - - אם הם באים לצימרים שלהם ולא

אפשר להתקדם לסעיף 5?

את סעיף 5 לא צריך לאשר. אפשר הסבר מה סעיף שצריך לאשר ומה לא צריך

אני אסביר שוב. יש חלוקה בין תקנות של שרת הפנים לתקנות של השר לביטחון הפנים.

לכל ההוראות שקשורות לכיבוי והדלקת אש

דיבר על זה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אז אני לא איכנס לזה. רק הבהרה. בסעיף 6(ב)(3)

עזר בהתאם לכללי התקינה הישראלית. אתם יודעים להגיד מה זה? אני אתייחס לזה. אני עורך דין איגי פז, ממשרד המשפטים,

הרי יש לך את מתחם ישיבת בני עקיבא מירון, יש לך עוד - - - לא,

על - - - היא דיברה על אירוע נוסף שאנחנו מארגנים מעבר לאירוע

שלפי הבנתנו זה כלי עזר לאירועים האם במקרה כזה אני צריכה לעשות לו איזשהו הליך של היתר? יש כאן הרבה נושאים מאוד עמומים. שאלה אחרת שהייתה לנו: מה

אין לנו נגיעה אליהם? קרן, התייעצתי עם היועצת המשפטית שלנו. אנחנו מדברים כאן בוועדה רק על אירועים מעל 300 אנשים. זה

כי ההנחה היא שאם מביאים מערכת הגברה אז מדובר על אירוע משמעותי. אבל לא מדובר על בידורית. אבל מוני, לא מדובר רק על הגברה.

אני חייבת להביא לכם דוגמה מהמציאות. המועצה נרתמה לעניין ואמרה שעוד לפני העברת התקנות אנחנו נפעל כאילו הן כבר עברו. הגיש

דבר אחרון, העניין של הפיקוח והאכיפה. כולכם יודעים שלמועצה אין שום יכולת להתמודד עם האכיפה והפיקוח באירועים בהילולה. זה הוזכר

ההסבר ואנחנו ביקשנו שזה יצוין גם בתקנות עצמן. לגבי הבקשה של ה-48 שעות אנחנו לא מתנגדים וגם משרד הבט"פ לא מתנגד, ולכן נבהיר שצריך להעביר את כל השלמת המסמכים

אלא רק משוטרי ושוטרות משטרת ישראל. בגלל זה הוספנו כסף כדי להביא יותר סדרנים,

וכדי לתת לשוטרים את האפשרות לאכוף מול אותם עבריינים. אגב,

קרן, תוכלי לתת לנו סטטוס איפה זה עומד? דיברתי על זה כבר בישיבה הראשונה. היא נמצאת שם, היא יכולה להגיד לנו איפה זה עומד. בכוחותינו הדלים אנחנו מקיימים מיקוד

אבל עדיין ישנו שיקול דעת. למי? יש פה עבירה.

אני לא חושב שבידורית זה מערכת הגברה. בוודאי שכן.

זה סעיף שהוגדר על ידי הבט"פ,

ולכן יכול להיות מצב,

המשטרה, כב"ה והפרויקטור, אבל האירועים לא יכולים להתקיים,

החוק. אז הם לא יכולים להתקיים. בסדר, זה הובהר לצורך הדיון.

הוועדה מאשרת את סעיפים 2, 3 ו-6.

אני מניחה שהם מבינים את גודל וחשיבות האירוע. אנחנו מחויבים לעשות צדק ל-45 המשפחות של מירון ולאפשר לאותם מתפללים שמגיעים לחג

אני קוראת לציבור החרדי לשתף פעולה עם משטרת ישראל ושידעו

לשמוע מהכבאות שקיבלתם את האישורים ואישרתם את קיום ההילולה, כי אנחנו מחכים לכם, אחרי התוכניות

התשפ"ב 2022 שלום לכולם, אני פותח את הישיבה של הוועדה לביטחון פנים, הנושא הוא רוויזיה על הצעת תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (הסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון). מי שמבקש לנמק את הרוויזיה הוא חבר הכנסת משה